הנושא: הקושי של חקלאים שתבעו את חברת הביטוח לרכוש פוליסות חדשות והקושי של צרכנים שתבעו את חברת הביטוח לרכוש פוליסות חדשות. הנושא הזה עלה בעקבות